אני פותחת את ישיבת הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה.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 התש"ף-2020. אנחנו בעצם מחדשים את הדיון בוועדה לפני הקריאה השנייה והשלישית, לפי סעיף 89(א). לא צריך להקריא אותו אז אני מצביעה על החידוש. מי בעד?

מי נגד? הצבעה בעד, 2 נגד, אין אושר. אושר. אני רק אומר למה עשינו את זה. בעצם, מבחינת תחילת החוק, אנחנו קבענו כרגע שהחוק יתחיל ב-22.6 שזה אומר היום, אבל היינו צריכים לציין שעה. כרגע נציין את השעה למחר אבל בכל מקרה, התקנות לשעת חרום כרגע לא בתוקף. אם נשאיר את התאריך 22.6, זה אומר שמחצות בלילה אתמול כל מי שנוהג בצורה מסוימת שהיא נגד התקנות בעצם אחראי בעונשין, בזמן שהציבור יודע שהתקנות האלה בעצם לא בתוקף. על-מנת למנוע את התקלה הזאת אנחנו מתקנים. נתחיל מסעיף 4: תחילתו של חוק זה בשעה 06:00 בבוקר ביום א' בתמוז, התש"ף (שזה מחר

23.6. בהתאם, סעיף 1, אנחנו סופרים את 45 הימים ממחר ולא מהיום, אז זה יהיה בתוקף עד 6.8.2020. תיקון טכני קטן שהנסחית הכניסה בסעיף 3. זה התיקון העקיף בתקנות האכיפה: "בחוק לתיקון וקיום תוקפן של תקנות שעת חרום נגיף הקורונה החדש (אכיפה), התש"ף-2020, בתקנות שעת חרום המובאות בתוספת: 1.במקום בסעיף יהיה בתקנה". זה טכני לחלוטין. זה התיקון שאנחנו עושים כרגע ואחרי שזה יעבור, אנחנו נניח שוב. מי בעד התיקון? הצבעה בעד, 2 נגד, אין אושר. התיקון אושר. אנחנו מניחים מחדש את ההצעה על שולחן הכנסת. תודה רבה, הדיון סגור. הישיבה ננעלה בשעה 17:20.